אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום, פרק ז', שכירות מוסדית, אנחנו מתמקדים בחלק שקשור לקרנות הריט, ובדיון הקודם,

הדיון הזה הוא בעצם מוקדש לדיון בהסתייגויות והצבעה, אני מבקש ממשרד